בוקר טוב.

אנחנו נדון היום במעונות היום והמשפחתונים ובחלק השני נדון באי פתיחת הצהרונים ותקצובם. יש הצעה לסדר של חברת הכנסת הילה שי וזאן. יש לנו יום קצר. בסדר, תגידי משפט. לא חשבתי לתת היום הצעות לסדר. זה יהיה ממש קצר. בדקתי אתמול את מה שנאמר לגבי ארגוני הנוער.

אתמול בבוקר הם העבירו את ה-41 מיליון ונשאר להם עוד 17 מיליון להעביר עד סוף השנה. הבטחתי שבכל דיון נבדוק את החוסרים, ואני מזכירה שאישרנו 100 אחוזים מהתמיכות שהיו 70. משרד הרווחה הגיע ל-30 אחוזים רק עכשיו ואנחנו באמצע נובמבר. בהשוואה ל-2019, 72 מיליון שקלים לא שולמו. רק שלוש דוגמאות קצרות. מי נפגע בפועל השנה? מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, הגרעינים הקהילתיים ועמותת ילדים ידידים עבור נוער בסיכון. רק בשנה הזאת יש 69 אחוזים עלייה תלולה בפנייה לשירותי רווחה. בסגר השני, עכשיו באוקטובר, נפתחו 6,380 תיקים חדשים. אני מציעה למשרד הרווחה להזדרז ולהשלים את התקציב. אנחנו מדברים על 100 אחוזים והם בקושי ב-30 אחוזים. שר הרווחה ושר האוצר שעובד מאוד מאוד קשה, אני מציעה לכלל האנשים במשרד הרווחה לכנס את ועדות התמיכה ולהעביר כמה שיותר מהר תקציבים לארגונים.

אנחנו מדברים על העלאת מחירים בתקופה הזאת, בתקופה שאנשים מתקשים בפרנסה ואנחנו רוצים לעודד אותם שיצאו לעבודה כמה שאפשר, המדינה מעלה את המחירים של מעונות היום ושל המשפחתונים. למיטב ידיעתי אפילו המקור, התקצוב הרגיל עצמו, משרד הרווחה לא העביר עד היום למשפחתונים, שלא לדבר על זה שהמשפחתונים אתמול קיימנו דיון על הנושא של מענקי הסיוע - נופלים בין הכיסאות ולא מקבלים את הסיוע שמקבלים אחרים. מי נמצא כאן ממשרד הרווחה?

מנהל אגף מענות יום. שלום לך. אתה יכול להגיד לנו למה זה קורה? אני אשמח שגם תעביר את המסר שלי לגבי התמיכות. תכנסו כבר ועדות תמיכה. 30 אחוזי ניצול באמצע נובמבר בזמן שאתם אמורים להגיע ל-100 אחוזי ניצול. בנושא הזה אני לא מצוי בפרטים. אני אעביר את המסר. לא היה צריך לבוא גם מר אלישע? מר אלישע הוא משתמט סדרתי מדיונים בוועדות ואני אומר את זה מתוך אחריות. גם כשהיינו בוועדה של עאידה תומא סלימאן, גם בוועדה לפניות הציבור, אף פעם לא תראה אותו מגיע. גם ב-זום לוקח זמן עד שהוא מגיע. פעם אחת בלבד הוא הגיע וחבל מאוד. כנראה הוא עסוק בפניות קודמות ויש עליו עומס. אדוני היושב ראש, אני כאן לענות על כל שאלה. מה הייתה השאלה? אנחנו דנים היום על כל הנושאים שעומדים על סדר היום כשההרגשה שלי היא הרגשה לא טובה לגבי התייחסות הממשלה והמשרדים השונים שעוסקים בעניין הזה בכל מה שנוגע למעונות, למשפחתונים ולצהרונים.

כן. זה חלק מהעניין. אני מדבר על סדרי הגודל. אנחנו מדברים על הכול. לגבי הנושא של המשפחתונים קרו כמה דברים. קודם כל, המטפלות לא מקבלות או המשפחתון לא מקבל את הסבסוד שהוא צריך לקבל ממשרד הרווחה. אנחנו נמצאים באמצע השנה והם לא קיבלו את זה. דבר שני, אתם דורשים מההורים להעלות את שכר הלימוד, לשלם יותר כסף. הדבר השלישי, דיברנו אתמול על הסיוע שהמדינה לא נותנת למטפלות מכיוון שהן לא שייכות לא לנושא של עובדי המדינה ולא לנושא של גופים אחרים. בינתיים הן נופלות בין הכיסאות ואני רוצה לדעת ממך למה הן לא מקבלות. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני אשיב לשלושת השאלות. אני הערתי ושאלתי למה אלישע לא בא. אני שמח שאתה כאן. אני כאן לענות בשמו. הוא עסוק בפגישות קודמות. אתם הרי לא משלמים, אז במה הוא עסוק? אני מעדיף לא לענות. שאלתם אותי שאלות ואני מבטיח לכם שאענה לכל שאלה. לא לכל שאלה. שאלתי שאלה.

אבל תעביר לו את המסר שאנחנו מצפים ממנו להגיע לדיונים. נעביר לו את המסר. נתחיל בשאלה למה הייתה עלייה בשכר הלימוד. חברי ממשרד האוצר שנמצא כאן ידע לציין את זה יותר טוב ממני. הסכום עלה.

שהוטל על אגף מעונות יום הוא סדר גודל של 89 מיליון שקלים שהיינו צריכים לחלק על פני כל מי שמקבל סבסוד. הסכום שנגזר פר מקבל סבסוד הוא 89 שקלים שכל ילד נדרש לשלם יותר עבור כל חודש. לאגף מעונות יום אין תקציב עודף למצוא ממנו את המקורות וברגע שמוחל פלט והפלט נגזר על תקציב הסבסוד, ההשלכה הישירה היא שמקבלי הסבסוד נדרשים לשלם אותו. זאת התשובה הפשוטה והמיידית. אין לי מקורות אחרים וזה בדיוק מה שעשינו. לגבי השאלה למה לא מקבלים סבסוד. בחודש אוגוסט אישרנו את מבחני התמיכה. בשנה רגילה אנחנו מאשרים את מבחני התמיכה לסבסוד, גם לדרגות. מי שלא מכיר, אנחנו מבצעים מבחנים ומחלקים כסף על בסיס קריטריונים קבועים וידועים מראש שמאושרים על ידי המשרד ועל ידי משרד האוצר. אנחנו מפרסמים אותם ואז אזרחים יכולים להגיש את הבקשות. בשנה רגילה אנחנו מפרסמים את המבחנים בחודש מאי, זה נותן לנו את כל מאי,

מגיעים לספטמבר לפתיחת שנה עם סדר גודל של 95 אחוזים מהבקשות שמוגשות, בקשות הורים שמוגשות, ואנחנו כבר בדקנו אותן וחילקנו דרגות. זאת שנה רגילה. השנה המבחנים אושרו בחודש אוגוסט. בתחילת אוגוסט פרסמנו אותם. יצאנו שלא מרצוננו להפוגה גם לחגים וגם לקורונה. למה הם אושרו רק באוגוסט? למה עיכבתם את זה עד אוגוסט? אתם אלה שעיכבתם את זה? האישור היה אישור של משרד האוצר בחודש אוגוסט ומהרגע שקיבלנו את האישור למבחנים, התחלנו לעבוד. העבודה, בניגוד לשנים קודמות, נעשית בטריפל מהירות. אני יודע שאנחנו מקבלים עכשיו המון ביקורת שאין דרגות, אז אני קצת אתן לכם מספרים כדי שתראו מה הצלחנו לעשות בערך בחודש נטו של עבודה. סדר גודל של 97,00 בקשות שקיבלנו בחודשיים ברוטו, מתוכן 60,000 דרגות שחולקו בחודש נטו. אני חושב שזה הספק מדהים. עשינו את כל מה שאנחנו יודעים לעשות ויותר בנושא הזה. אם היינו בשנה רגילה, עכשיו היינו עם מספרים יותר גבוהים אבל כמו שאמרתי, התחלנו באיחור של שלושה חודשים. מתי הם יקבלו כסף?

מתי קיבלו? המעונות קיבלו כסף?

המשפחתונים עוד לא. המעונות קיבלו כסף.

בספטמבר ובאוקטובר. קיבלו מקדמות. את המקדמות קיבלו אבל אלה שהמשיכו עם הילדים שלהם בגן ולא לילדים החדשים. מכובדיי, אני אענה לכל, רק תנו לי להשלים כי אני בונה את התשובה בצורה מסודרת. את המקדמות, ברגע שקיבלנו אישור של החשב הכללי לחלק מקדמות, לא חיכינו אפילו דקה וחילקנו עד היום סדר גודל של כמעט 30 מיליון שקלים. אני שאלתי על המשפחתונים. על המשפחתונים.

לגבי המעונות שאלתי למה העלאת שכר הלימוד. למשפחתונים יש את כל הבעיות יחד. משפחתונים, חלק כן קיבלו וחלק לא קיבלו. מי שלא קיבל, אלה משפחתונים שעוד לא קיבלו את הסמל שלהם. למה לא קיבלו סמל? כי ב-1 באוקטובר לא היה תקציב, ב-1 באוקטובר שזה ממש לא מזמן, קיבלנו אישור של החשב הכללי לפרסם את ההסכמים. מהרגע שקיבלנו אישור לפרסם הסכמים, יצאנו בריצה, כל האגף שלי, גם יחידות שלא קשורות ליחידת תקצוב ובקרה, ועובדים מסביב לשעון כדי לאשר את ההסכמים ולחלק כסף. אני מאמין שאנחנו נסיים עם התהליך - שבדרך כלל מתחיל במאי ועכשיו הוא התחיל באוקטובר בחודש הקרוב ונתחיל לחלק כסף גם למשפחתונים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופת קורונה, ההורים נמצאים בבעיה כי אם אין להם משפחתון וכל מה שנלווה לעניין הזה הם לא יכולים לעבוד גם במציאות הקשה בה אנחנו מצויים. אתם, משרדי הממשלה, יש לכם כנראה זמן. למשרד האוצר יש זמן, לכם יש זמן. המציאות הזאת היא מציאות שעד היום למטפלות במשפחתונים אין לחם לאכול. אין להם כלום. ה לא מקבלים סיוע כמו שאחרים מקבלים, הם לא מקבלים את הסבסוד מכיוון שהתחיל באוקטובר ממש מעניין אותי ממש זה התחיל? וההורים גם נדרשים לשלם שכר לימוד יותר גבוה. מי נמצא כאן ממשרד האוצר?

מי החליט שאת הקיצוץ שעושים במשרד הרווחה עושים במעונות ובמשפחתונים? מר מדינה, מי החליט שאת הקיצוץ שהשיתו עליכם במשרד עושים במעונות ובמשפחתונים? ממשלת ישראל החליטה שעושים קיצוץ. שאלתי מי החליט שעושים את הקיצוץ בסעיפים האלה. אני אחזיר לך בשאלה, מי החליט שלא עושים בסעיפים אלה? ברגע שקיבלנו הנחיה לבצע קיצוץ ואין לנו - - - רגע. נכון שאני עולה חדש ונכון שאני לא מכיר את משרד האוצר ואני לא מכיר אתכם. אני שואל שאלת תם. האוצר אמר לכם תקצצו במעונות או במשפחתונים? זה מה שהאוצר אמר? התשובה היא כן. זה מה שהאוצר אמר? הקיצוץ הוא רוחבי על כל הסעיפים. לאגף מעונות יום אין מקורות תקציביים להשלים פער של 90 מיליון שקלים. אבל אתם ביקשתם שזה יהיה בבינוי ולא במזומן. אנחנו ביקשנו שלא יהיה בכלל.

ואז הבאנו איזושהי הצעה שזה יהיה בבינוי. נשמע את האוצר. יש להם בבינוי עודפים. והם לא לוקחים כי כאן האוצר לא מאשר. בואו נשמע את נציג האוצר. האוצר, בבקשה. אתם מודעים להשלכה של מה שאתם אומרים? למה אמרתם לקצץ במעונות? דווקא במשפחתונים ובמעונות.

אני אתייחס רגע לכל סוגיית הקיצוץ שהייתה בתקצוב מעונות יום. כמו שאמיר מדינה ציין, החלטת הממשלה מינואר 2018, קיבלה החלטה על קיצוץ של שבעה אחוזים מכל תקציב משרדי הממשלה, ביניהם תקציב משרד העבודה והרווחה שנכלל בו הסבסוד של מעונות היום. כאשר משרד העבודה והרווחה נדרש ליישם את הסבסוד, עושים את הסבסוד רוחבי על הכול והוא יכול לתעדף בין הדברים. כמו שמתקבלת החלטת הממשלה, כנ"ל החלטה סוברנית של המשרד לבוא ולהחליט מאיפה הוא יעשה את ההפחתה הזאת. אני כן אומר שמדובר בהפחתה גבוהה. תקציב מעונות היום הוא חלק מאוד מאוד גדול מהמשרד. מדובר בהפחתה באזור ה-88 מיליון שקלים שהיה נדרש להפחית ואלמלא הופחתה בתקנת מעונות היום, היו צריכים להפחית במקום אחר.

אנחנו היינו מסייעים למשרד בכל החלטה שהוא מקבל בהתאם לסדר העדיפויות של השר ושל המשרד. זאת ההחלטה שהתקבלה. אתם לא אמרתם לקצץ במעונות. החלטת הממשלה אומרת לקצץ. משרד האוצר לא מחליט לקצץ ולא אומר היכן. למה בכלל מקצצים ברווחה? שאלה טובה. אדוני היושב ראש, ההחלטה התקבלה ב-2018 ואף אחד לא חלם שתהיה קורונה. מאז החליטו באוצר הרבה החלטות. אתה צריך להסביר כדי שגם אני אבין כי אני מבין פחות מאחרים. אתם אמרתם שצריך לקצץ והקיצוץ הוא קיצוץ גדול, אמרתם את זה כבר ב-2018 וההחלטה הייתה קודם, והמשרד הוא זה שמחליט היכן מקצצים. ממשלת ישראל מחליטה שיהיה קיצוץ, לא משרד האוצר וגם לא המשרד. ממשלת ישראל מורה למשרד להפחית שבעה אחוזים מתקציבו והמשרד רשאי לבצע את סדר העדיפויות בתוך המשרד ולומר היכן הוא מקצץ.

אני לא יודע אם אמיר יכול להתייחס לזה. נראה לי שצריך לשאול דרגים מעל. אני אומר משהו נוסף בנוגע לתעריף של מעונות היום. הרכיב של מעונות היום מתייקר בעצמו באזור של 60-50 שקלים כל שנה בגלל הצמדות. נוסף לזה יש את הקיצוץ שאמיר ציין של 89 מיליון שקלים. אני מזמין כל אחד מכם לבוא ולעשות את החישוב. בסופו של דבר הקיצוץ שהושת, התוספת שהורה נדרש לשלם היא פחותה יותר מהקיצוץ הרוחבי שהממשלה החילה ועוד התוספת, בעקבות ניסיון שלנו לבוא ולעשות איזה שהן התאמות. אנחנו לא מתכחשים לזה שיש עלייה במחיר. זה פשוט לא נכון. אני רוצה להודות לך על הדיון שמתקיים גם בהמשך לפנייתי. אני מטפל בנושא הזה. קצת לעשות סדר בדברים. איציק, אתה אומר שזה בכמה שקלים. לא אמרתי כמה שקלים. משנה שעברה, ילד בדרגה 3, הבדל של 108 שקלים. ילד בדרגה 4, 112 שקלים וכן הלאה עד 126 ויותר מכך. אנחנו מדברים על מעונות היום שעדיין לא קיבלו את הדירוג ואני חושב שהגענו לאיזושהי פשרה. אמיר, אנחנו הגענו לאיזושהי פשרה. השר היה אצל יושב ראש הוועדה לפניות הציבור יעקב טסלר ושם אמרנו לקחת את הדירוג של שנה שעברה ולתת אותו על אוטומט, ואם יש להם אחים אותו הדבר, כי הרי המצב של ההורים גם כך לא משהו. אז הייתם מגיעים לכאן ואומרים סיימנו עם זה.

כאילו אוטומטית 60 אחוזים היו יורדים לכם, היינו ממשיכים את השנה שעברה וגומרים את הסיפור. את זה לא קיבלנו למרות שהיה לנו הסכם עם השר בעצמו שאמר שזה יהיה על פי הדירוג של שנה שעברה. זה בנושא מעונות היום. אני יודע שנתת כבר מקדמות, ידוע הנושא הזה של המקדמות.

בנושא הזה יש כמה עוולות.

שאמרת שקיבלו מקדמות.

המשפחתונים של המפעילים הגדולים קיבלו את המקדמות אבל יש בעיה. יש כאלה של העיריות שעדיין לא קיבלו את המקדמות, לאו דווקא אלה שאין להם סמל אלא המשפחתונים הפרטיים שעדיין לא קיבלו את המקדמות שלהם. אותה אישה, אותה מטפלת, נמצאת עם חמישה ילדים ואם אנחנו נסתכל על המצב שלהם היום גם בפעם שעברה הייתה מלחמה גדולה כדי להביא להם את הכסף הזה. גם כשהם קיבלו, הם קיבלו פעמיים 8,000 שקלים. אל תשכח שיש ילדים שלא חזרו. הילדים האלה שלא חזרו, זה נזק ואי אפשר להגיד להם, כמו שאנחנו אומרים בעסקים,

שם כל ילד, זה כבר 20 אחוזים. הפיצוי שלהם צריך להיות מ-15 אחוזים. הם באים לעשות פיצוי, אבל הם לא יכולים כי רק מי שיש לי תיק במע"מ יכול. איציק, רק מי שיש לו תיק במע"מ. המטפלת עדיין לא מוכרת ולא יודעים מה היא לא עצמאית ולא שכירה. הן הולכות לפתוח תיק במע"מ, אומרים להן אי אפשר. אבל יש החלטה מ-2012 ואם תעשו את התיק שלהם כך שהתקרה שלהן תהיה באפס, כלומר שלא יחייבו אותן במס, אנחנו פותרים את הבעיה. המשפחתונים האלה כרגע, המטפלות נמצאות בלי אוכל לילדים שלהן,

את הילדים, ומה קורה עם מטפלת שיוצאת לבידוד? גם במעונות השאלה מה קורה עם מטפלת שיוצאת לבידוד, אבל במשפחתונים זה יותר קשה. היא יוצאת לבידוד, שולחת עוד שישה ילדים

היא מפסידה כסף וההורים צריכים להישאר בבית. מה אנחנו דורשים? תנו להן את הפיצוי. בפעם שעברה נתתם פיצוי אבל הפעם לא נותנים להן. פעם שעברה היה גם פיצוי סקטוריאלי וגם פיצוי רגיל שנתתם. יש החלטה לתת אבל לא מבצעים אותה.

יש החלטה ולא ביצעתם אותה. יש את המשפחתונים שאם הייתם נותנים להם את מה שקיבלו בפעם שעברה פלוס תנו להם מה שמגיע להם עכשיו בשוטף, את הסבסוד שמגיע להם, פותרים להם את הבעיה. כאן זה עדיין לא נגמר. יש את הגנים הפרטיים. הגנים הפרטיים, זה בעצם אומר שמעונות היום שאם הם עצמאיים, כמו עצמאים שיש להם עסק, הם מקבלים את השכר שלהם. ניגשים ומקבלים את הפיצוי שגם זה לא נכון כי במעונות היום הרגילים המפוקחים הם ימשיכו בחודש הזה לקבל מלא ובצדק. אין לי בעיה עם זה. בפעם שעברה קיבלו גם סקטוריאלית וגם את זה. כלומר, אתה בא ואומר להם לא תקבלו את הסקטוריאלי ואם אתה לא עצמאי ואתה שייך לגנים פרטיים של עמותה, אתה לא מקבל כלום. הווה אומר שהם מפסידים פעמיים, גם לא מקבלים מהמדינה, גם לא מקבלים את הסקטוריאלי וגם לא יכולים לגשת לעצמאים. אם תיקח את כל המכלול הזה, אתה בעצם רוצה להניע את גלגלי המשק, אתה לא מצליח להניע אותם כשאתה רואה את כל המפולת הזאת מול העיניים והילדים האלה יישארו בבית. תודה רבה.

תודה אדוני היושב ראש. תודה על הדיון החשוב. אני אתייחס בקצרה ואשתדל לא לחזור על הדברים שאמר ידידי ינון אזולאי.

לא לחזור על דברים. אמרתי שאני אשתדל לא לחזור. אם אני חוזר, תעצור אותי באמצע. בשנת 2018 הוחלטה ההחלטה. אכן, כפי שאמרת אדוני, זאת בעצם החלטה רוחבית שחלה על כל משרדי הממשלה. יחד עם זאת, ב-2018 אף אחד לא חלם, אף אחד לא חשב, גם ב-2019 לא חשבו שנגיע למצב הזה.

כמו שמקבלים החלטות בשאר הנושאים, צריך לקבל החלטה ברורה שמה שהוחלט אז ספציפית

החשיבה צריכה להיות אחרת וכמו שאתה הצגת בעניין הזה לגבי היכן לקצץ ומה להוריד ומה לא להוריד. בנושא הדרגות שידידי אמיר הזכיר כאן קודם. שבועיים לפני תחילת שנת

והתרשמתי שאכן זה אצל כל משרדי הממשלה, היו לחצים היה מחסור בכוח אדם, לא הצליחו להשתלט על כל הדברים ועשו את המאמצים לפתוח את המערכת ואכן פתחו את המערכת, אמנם באיחור אבל באיזשהו מקום הדביקו את הפער. הדרגות לצערי הרב,

עד לרגע זה, חודשיים וחצי אחרי,

באיזשהו מקום נתנו מענה שקוראים לו מקדמות. אכן עדיין לא נקבעו הדרגות אבל בינתיים נותנים את המקדמות.

וזה היה פתרון חלקי זה אומר שלילדים הממשיכים שהיו במעון, אלה שממשיכים, להם נותנים מקדמות. אני לא יודע לומר, אמיר, כמה ילדים חדשים נרשמו במעון. אין לי מושג. לדעתי מדובר באלפי ילדים.

הילדים האלה לא קיבלו את המקדמות. השאלה היא מתי אנחנו נראה את זה. אני חושב שבעוד כמה ימים נסגר הרישום. מה שקורה בפועל זה שהורים משלמים כיום קרוב ל-2,000 שקלים, הסבסוד שאמור להגיע אליהם בגלל שאין את הדרגות. תודה רבה. קרין אלהרר. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני רוצה להודות לכל מי שהיה מעורב בקיומו של הדיון הזה. אני רוצה לחלק את הדברים שלי לשני חלקים. מעונות הסמל, המעונות המפוקחים. צריך לזכור שב-2018 הוקמה ועדה לבחון את המצב הכלכלי של המעונות המפוקחים. המצב היה לא טוב עוד לפני הקורונה. המסקנות ניתנו ונגנזו. אני לא יודעת מה קרה אתן. זה בלתי אפשרי שבמקום שבו יש עוד קושי כלכלי, לא נעזור בעניין הזה. הם נכנסו למשבר הקורונה במצב קשה. לא נעזור להם?

לגבי המעונות הפרטיים. השתנו עליהם ואני אומרת השתנו כי אני הייתי מיוזמות החוק עלויות נוספות של מצלמות.

אז בואו נסייע בעניין הזה. אני רוצה להגיד עוד דבר. אני לא מצליחה להבין איך בימים של קורונה, בהם אנשים גוועים ברעב, מתאבדים צריך להגיד את הדברים למה ממשיכים קיצוץ במשרד הרווחה? זה המשרד שצריך לקצץ בו? כל התחלואים של החברה הישראלית נכנסים למשרד הרווחה, שם צריך לקצץ? כאן צריך לעשות את הבחירה בין מעונות היום שהם מאפשרים לאנשים לחזור לעבודה כשסוף סוף ייפתחו העסקים לבין נערים במצוקה? הגיע הזמן להפעיל קצת את השכל. תודה רבה.

אדוני היושב ראש, קודם כל תודה. אני אתחיל בנושא הזה שביקשתי וכתבתי מכתב לגביו, הנושא של שכר הלימוד. להזכיר לך אדוני היושב ראש, בשנה שעברה היינו באותו תסריט. גם הייתה בקשה של מספר חברי כנסת, בהם אני, אליך וקיימת כאן דיון בנושא הזה של הקיצוץ הרוחבי וכמה אמור לעלות. גם שם דיברו על עלויות, שצריך כל שנה לעדכן וכולי. אדוני היושב ראש, לאחר הישיבה הזאת עם הרבה מיתרי קול שאתה הוצאת, סודר העניין

אתה מהנהן בראש. לא סודר לגמרי, אבל חצי מהעלייה הזאת ירד. לכן אני חושב שזה מה שצריך להיות גם עכשיו אבל זה לא צריך להיות חצי כי כמו שאמרה קארין,

אנחנו בתקופת קורונה. מדברים כאן על המטפלות אבל אתם שוכחים שזה כלי של המדינה כדי שהכלכלה תחזור לעבוד. אז מה אתם עושים? גם את זה לא? להוציא מיליארדים על פיצויים שאתם לא יודעים לבדוק אותם,

אבל לעשות את הדבר הברור,

אתם צריכים להתעשת כולכם בעניין הזה פשוט לומר שכל קיצוץ רוחבי לא יכול להיות בדברים כאלה, נקודה, ואולי לא יכול להיות בכלל. נקודה שנייה אדוני היושב ראש בנושא הזה של המענק והפיצוי למטפלות. לפני חודשיים שוחחתי עם איציק דניאל והבנתי שהכסף קיים. דיברתי עם ערן מרשות המסים, לפני חודש וחצי-חודשיים, והוא נתן הנחיה להעביר את הכסף הזה מיד כמו שהיה הפיצוי הקודם. עזוב רגע את הסבסוד, עוד לפני הסבסוד. את הפיצוי למשפחתונים, למטפלות, שהשיגו בגל הראשון כאן. אני מודיע לך שהכסף עבר. סליחה שאני אומר לך, זה לא אמיר מדינה, אבל הכסף הזה עכשיו תקוע והפרוצדורה הזאת תקועה אצל מוטי אלישע ואני לא יודע על מה. ערן יעקב דאג לכל הפרוצדורה, משרד האוצר תקצב את זה, את הפיצויים, הכול מוכן, ולמה לא עברו הפיצויים האלה?

יכול להיות שלכן הוא לא הגיע. אני לא יודע למה הוא לא הגיע אבל זה פשוט לא יאומן. ערן היה כל כך בסדר בעניין. משרד האוצר היה בסדר בעניין. מה הולך כאן? תודה רבה. מר דניאל, הכסף עבר? לא נאום. אני רוצה תשובה. הכסף עבר? יש מקור תקציבי למתן מענק הוצאות קבועות וסוציאלי למטפלות במשפחתונים. אני רק אומר משהו אחד חשוב.

הכסף עבר? הכסף קיים בתקציב משרד העבודה והרווחה. זה לא סכום גדול. בסופו של דבר מדובר בכמה משפחתונים. מר מדינה,

משרד האוצר העביר אותו. אני חייב לומר משהו אחד חשוב. אני אשלים את התשובה בעניין הזה כי כן חשוב לי לומר את כל התהליך.

חכה. יש חברי כנסת שעוד צריכים לדבר. אתה רוצה תשובה לשאלה. תשובה לשאלה האם הכסף עבר. התשובה היא כן. למה לא שילמתם? אני אבדוק את הנושא הזה. אני שומע עליו פעם ראשונה עכשיו.

עד סוף הישיבה. אדוני היושב, אתה תקבל תשובה. אני לא אתחמק. אני לא מתחמק מתשובות. אם יש כסף בקופה של אגף מעונות יום, הוא יחולק בשבוע הקרוב ואני אומר את זה עם סימן קריאה. אני אבדוק את הנושא הזה. אני שומע את זה עכשיו פעם ראשונה. לא ידעתי שעבר. העברנו כסף, עשינו שמיניות באוויר, את המענקים של 350. עד סוף הישיבה אני מבקש לקבל תשובה.

לפי דברי אנשי האוצר הכסף עבר ואני רוצה לדעת למה זה לא מגיע לאנשים. אני שמעתי אותו אומר שזה קיים. הוא אמר קיים ועבר. כל ההתייחסות של הממשלה לגבי כל המערכת. אני רואה את זה בכל נושא. אנחנו נברר את זה. אדוני היושב ראש, יש שני דברים, מעבר לדברים שהעלית והשאלות ששאלת, שלדעתי צריכים להיות מוסדרים כבר היום. דבר ראשון, לא יכול להיות שמטפלות לא מקבלות משכורת. אין דבר כזה.

לא יכול להיות שאנחנו עוד מעט בסוף נובמבר ומטפלות לא מקבלות משכורת. הדבר השני הוא כל הנושא של הפיצויים. יש מתווה לגנים הפרטיים וצריך פשוט לקבל החלטה שאותו מתווה שיש בגנים הפרטיים בנושא של התשלום של ההורים, בנושא של הפיצויים, יהיה במשפחתונים. אין שום סיבה להתחיל עכשיו הליך מחדש אלא פשוט לבצע את הדבר הזה.

כמו שאמרו חבריי, אם למטפלות

אבל אם לילדים לא יהיו מטפלות האימהות לא יוכלו לצאת לעבודה ואנחנו נישאר באותו מצב גם עוד שבועיים ועוד שלושה שבועות ושוב נחזור לדיון הזה. תודה רבה. עאידה תומאס סלימאן. תודה. כבוד היושב ראש, האמת היא שזה בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו כחברי כנסת ואני כיושבת ראש הוועדה הזמנית בזמנו של ועדת הרווחה הוצאנו כל כך הרבה אנרגיות וכל כך הרבה זמן בדיון על המצב של מנהלות המשפחתונים והפיצוי שלהן וזה הפך לבזבוז של כספי ציבור.

את האנרגיות שהשקענו בנושא הזה היה אפשר להשקיע בעוד נושאים. זה בלתי מתקבל על הדעת שעד היום יש מנהלות משפחתונים שלא קיבלו פיצוי עבור הסגר הראשון.

כי לא הגישו דוחות. יש כאלה שהתחננו להגיש דוחות רטרואקטיבית כדי שיהיה להן אפשרות לקבל את הפיצוי אבל רשות המיסים לא הסכימה שיגישו את הדוחות. אני לא מבינה למה מנהלת משפחתון שכל מה שהיא עושה זה גידול ששת הילדים האלה ונותנת את השירות, צריכה להתמודד עם מנגנון של מדינה שלמה, מנגנון בירוקרטי, מנגנון אטום, מנגנון שלא מוכן לשמוע מה הבעיה שלה. עכשיו אנחנו שמעים שהכסף קיים אבל לא מנוצל. את זה אנחנו מבררים. אמיר מדינה אמור לתת לנו תשובה. ברגע שראיתי את אמיר מדינה ואת איציק דניאל יושבים בוועדה, אמרתי סוף סוף אני לא צריכה להשוות גרסאות. סוף סוף אני אשמע את שניהם ביחד כי טלפונים לפה וטלפונים לשם, כל פעם אתה מקבל תשובה אחרת. אי אפשר לעבור על העובדה שיש ילדים שלא חזרו. יש משפחות שלא החזירו את הילדים כי הן לא יכולות, כי האימא לא יודעת אם היא חוזרת לעבוד או לא. מנהלת המשפחתון, אסור לה לקבל ילד בלי הפניה ומצד שני לא מפצים אותה על כך שהיא מחזיקה משפחתון.

האנשים שלא קיבלו את הפיצוי בגלל שאין להם דוחות. יש דוחות במשרד העבודה והרווחה על נוכחות, על עבודה, על כמה ילדים יש להם. אני לא מבינה למה אי אפשר להשתמש בדוחות מסודרים של משרד ממשלתי כדי לשלם. הם צריכים להגיש דוחות לרשות המיסים ורשות המיסים לא מסכימה, אז תשתמשו בדוחות לפיהם הממשלה שילמה בעבר. חד משמעית, אני אומר עם שלושה סימני קריאה, נכון לרגע זה הכסף לא יושב באגף מעונות יום. לכשייכנס, ואני אומר את זה עם סימן קריאה, אנחנו יודעים לעבוד מהר. אני לא יודע מה אתם יודעים. בינתיים יש לי צרות אתכם. מר דניאל, למה אתה אומר שהכסף נכנס, הוא אומר שהוא לא נכנס? הוא לא אמר נכנס. הוא אמר שהוא קיים. אנחנו נבהיר את הסוגיה הזאת עם אמיר. הכסף קיים בסעיף 36. לא, אני לא מסכים לדבר הזה. אתה מבין למה אני צריך את אלישע? הוא אומר לך שזה בזרוע עבודה וזה תחת אלישע אבל הוא מתחמק. שיעלה ב-זום. אני לא מקבל את הדבר הזה. שני משרדי ממשלה, אנחנו עוסקים באחד הדברים הרגישים שיש כאן מבחינה חברתית. אתה אומר שהכסף נמצא, הוא המשרד הייעודי שצריך לשלם את הכסף, ואומר שהכסף לא נמצא. הוא אומר שברגע שהכסף יהיה, הוא משלם. מה זה הדבר הזה? אתה לא צריך את מוטי אלישע כי הוא

בטלפון ואנחנו מתכתבים. היה רצוי שבכל מקרה יבוא. גם הוא אומר שהכסף לא נמצא. הוא הוא אומר שזה נמצא בזרוע עבודה. שיעלה ויתעמת אתו. למה אנחנו צריכים להתעמת אתו? חברים, אי אפשר כך. הוא אומר. הוא אומר, שיבוא לוועדה להגיד אבל זה לא משנה. מהאוצר אני שומע שהכסף קיים. קיים או עבר? לי יש פנקס שחור קטן, וריטואלי, אין לי אותו בפועל ואני רושם לי את הדיון הזה. אחד הדברים הרגישים ביותר מבחינה חברתית, ההתייחסות של פקידי הממשלה בעניין הזה היא התייחסות מזלזלת. למה לא מעבירים את הכסף? המטפלות האלה רעבות ללחם. דניאל, למה אתה אומר שהכסף אמר?

להגיד שאנחנו מזלזלים במטפלות במשפחתונים,

אני אגיד מה שאני רוצה.

זה לא רק אמיר ואני. מאחורי אמיר יש אנשים שעובדים ועוסקים וגם במשרד האוצר. צא לרחוב ותבדוק ותראה מה שאומרים עלינו, הממשלה, בוועדת הכספים. תשמע את התשובה. לא תמיד הדברים עובדים. אפשר להעביר ביקורת אבל לבוא ולהגיד שאנחנו מזלזלים, לא. כמו שאמרתי קודם, אם הסוגיה עכשיו היא אי הבהירות מה המקור התקציבי, אני שוב חוזר ואומר שיש מקור תקציבי לממן את העלות הזאת כבר בזרוע העבודה ולא נדרשת העברה תקציבית לבצע את הדבר הזה. אבל הוא אומר לא. עד סוף היום, ואפילו שעה אחרי שנצא מהדיון, נבהיר לאמיר בדיוק מה המקור התקציבי. אדוני היושב ראש, הייתי מציע לתת הפסקה של חמש דקות ונקבל תשובה.

אתה יודע שאני לא צריך עזרה בעניין הזה. דניאל, תקשיב לי. זה שאתם תדברו ביניכם, זה מאוד חשוב, זה באמת מעניין. למה לא עשו את זה קודם? למה לא עשו קודם, זאת שאלה שאפשר לשאול אותה באקדמיה. לי יש את התשובה. המציאות הזאת בה יש מקר תקציבי, זה לא מעניין אותם. הם צריכים העברה של הכסף, לא בוועדת כספים אלא הם צריכים העברה כדי שהם יוכלו לשלם. אתה בעוד שעה תוכל להגיד לי שמשלמים? אני בעוד שעה אוכל להגיד שהמקור התקציבי קיים. עזוב אותי עם המקור התקציבי. משלמים או לא?

זה לא בסמכות משרד האוצר. הרב גפני, תקשיב לי. תעלה את מוטי אלישע ותתעמת אתו כאן. תעלה אותו ב-זום. שיגיד משהו אחר. שיעלה ב-זום ויענה לנו את התשובות לשאלות. תנסו להשיג לי את מוטי אלישע. לא אחזור על דברים שנאמרו. אני אדבר על שני דברים מאוד חשובים. הנושא הראשון הוא החזר כספי על שירות שההורים לא קיבלו בפועל. אומרים את אותו דבר לגבי הסטודנטים. מה שקורה כיום בסופו של יום, במועצה לצרכנות יש תלונות על משפחתונים ומעונות שהוסיפו סעיפי קורונה. הם אומרים שאם הגן יושבת בשל החלטה על סגר, ההורים יצטרכו בכל זאת לשלם. משרד המשפטים הוציא בחודש אוגוסט מתווה שקובע שאחרי 14 ימים ההורים ישלמו 30 אחוזים מגובה שכר הלימוד. לא יעלה על הדעת שהורים ישלמו על שירות שהם לא קיבלו בפועל בגלל החלטת משרד הבריאות. יבוא משרד האוצר וימצא את הדרך לשפות את אותם משפחתונים. לא יכול להיות שהורים ישלמו 30 אחוזים אני קראתי את המתווה של משרד המשפטים - ולא 20 אחוזים על שירות שהם לא קיבלו בפועל, בנוסף לכל העול הכלכלי שמוטל עליהם. זו נקודה אחת שאני אשמח לקבל עליה תשובה. הדבר השני הוא לגבי תכנית ניצנים. לא דיברנו כרגע על הכיוון הזה אבל צריך להבין

שהתפרסם השנה לגבי תוכנית ניצנים הכניסו סעיף חדש. זה הדיון הבא. את מדברת על הצהרונים. על הצהרונים, זה הדיון הבא. אני רוצה לדבר על משפחתונים פרטיים. המענק של מארס-אפריל כרגע תוקצב ב-100 מיליון שקלים וביצוע המענק הזה עומד על 32 מיליון שקלים. אני אשמח לדעת מה כמות ההגשות. סוכם שתאריך ההגשה יוארך עד סוף נובמבר ואולי עד סוף שנת המס אבל זה עדיין פיצוי סקטוריאלי ההוא, על מארס-אפריל. אנחנו מדברים עכשיו על החודשיים של הסגר האחרון ושם אין סקטוריאלי. האוצר אומר שכל המשפחתונים הפרטיים ומעונות היום הפרטיים נהנים מהסבסוד הרגיל, מהמענקים הרגילים. עשיתי חשבון ובדקתי, המענקים הרגילים של המדינה נכנסים כ-15 אחוזים מההוצאות הקבועות או יותר. כלומר, ההפסדים שם מאוד מאוד גבוהים. אם אין מענק סקטוריאלי נוסף, סביר שהם לא יחזיקו מעמד. אתה מבקש להאריך את המועדים?

את המועדים כבר הארכנו. מה אתה מבקש?

את הפיצוי הסקטוריאלי הנוסף בהתאם לקריטריונים שייקבעו. אם תרשה לי, עוד נושא. לגבי המתווה של משרד המשפטים. אנחנו דנים במתווה הזה כבר כמה חודשים. מה זה מתווה של משרד המשפטים? יש מתווה של משרד המשפטים שכביכול מסדיר את היחסים הכספיים בין מעונות היום הפרטיים לבין ההורים, מי מסבסד את מה במידה והגן נסגר עקב קורונה, האם נכנסו לבידוד או עקב סגירה ממשלתית. לפי המתווה הזה, שהוא לא מחייב, הוא המלצה בלבד, כמו שהילה אמרה, זה מייצר מריבות בין הגנים לבין ההורים לגבי מי שמממן את מה. המדינה משכה את ידיה מכל הציבור הזה וזאת עוד הצדקה למה צריך לממן את הגנים ולתת להם מענק סקטוריאלי נוסף, כדי שהמתווה הזה לא יגרום למריבות. כל אחד זורק את הכדור.

מצטרף לדברים. אין הסדרה בין ההורים לבין המעונות לגבי מה קורה כשיש סגר ומה קורה כאשר המטפלת או הגננת נכנסת לבידוד ולמה ההורים צריכים לשלם על משהו שהם לא קיבלו. צריך להסדיר את זה על מנת שהאזרחים לא יצטרכו לשלם על שירות שלא קיבלו. היושב ראש גפני, אתה יותר ותיק ממני, אני עוד לא נתקלתי בוועדה באיזשהו תקציב שנמצא אי שם באוויר ואף אחד לא יודע היכן הוא. אני מסכים עם ינון, לעצור את הדיון עד שנקבל תשובה ונדע איפה הכסף ומתי הוא עובר. אי אפשר להמשיך עם התשובה שקיבלנו שאומרת שלא יודעים איפה התקציב. היושב ראש, שאלה פשוטה שלא קיבלתי תשובה עליה.

שלא קיבלו משכורת, אנחנו כבר בחודש השלישי. קיבלת תשובה. אני תכף אומר אותה. אני מקבל את ההצעה הזאת. אני אפסיק את הדיון בעניין הזה.

אחר כך אני אפסיק את הדיון עד שתהיה תשובה. אני רוצה להודות לאופיר שקיבלת את ההצעה שלי בזכותו. אני קיבלתי את ההצעה שלו לאור העצבים שלך. כבוד היושב ראש, הדיון הזה הוא דיון המשך לנושאים אחרים שהעלינו אתמול כאשר יש עוד ועוד תקציבים עליהם סוכם ואנחנו לא יודעים היכן הם ומה המקור התקציבי. שמענו כאן שאולי יש מקור תקציבי אבל הכסף הזה, לא יודעים היכן הוא וגם לא יודעים מי צריך לתת. כאשר יש סגר או בידוד, נוצר קונפליקט בין ההורים

אנחנו כבר

כמעט עשרה חודשים,

מי הסמכות? כל אחד זורק את זה לשני. לכן אני מקבל את ההצעה. צריך להביא את האחראי שייתן לנו תשובות. אנחנו רוצים תשובו. אנחנו לא קיבלנו תשובות. המצב הזה אפילו מעליב. אני לא מתכוון לשתוק על זה. אני אדבר גם עם השר. יכול להיות שגם אלך לראש הממשלה. המציאות הזאת לא יכולה להיות. זלזול כזה מוחלט בכל מה שקשור לנושא של הטיפול בילדים ובילדות בגיל הזה. אנחנו רוצים שהאימהות יצאו לעבודה, אנחנו רוצים להניע את גלגלי המשק. השאלה אם כן יש מקור תקציבי, אין מקור תקציבי, אני רוצה תשובה היום. אני אמשיך את הדיון הזה. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא של הצהרונים. הישיבה ננעלה בשעה 10:53.